אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת. היום 26 באוקטובר 2020, ח' בחשוון התשפ"א. הנושאים על סדר היום הם מימוש ההסכם בדבר מחיר מוזל לגז טבעי בין חברת החשמל לבעלות מאגר תמר וסקירת רשות התחרות על התחרות בתחום הגז הטבעי והשפעתה על מחירי החשמל. הא בהא תליה, הנושאים שזורים האחד בשני. יהיה דיון אחד משולב. נשמע סקירה של רשות התחרות.

כולנו עקבנו ועל כל השקעה שמגיעה למדינת ישראל אנחנו שמחים ומברכים, במיוחד כשרוכשים כשקראנו על רכישה של חברת שברון שמחנו והודינו ובירכנו ונתנו לעסק להתגלגל. אין עניין ועדת הכלכלה להתערב בעניינים כלכליים או בוויכוחים כלכליים או מסחריים. יש לנו עניין רק לעודד את כלכלת ישראל. לאחר זמן לא רב שמענו על העסקה של חברת החשמל לרכישת גז מוזל מעבר לאחוז שהיא הייתה צריכה לרכוש. היא קיבלה הצעה זולה מחלק מן השותפים. אנחנו שומעים אני אומר את זה כך בכוונה,

לא יורד לרזולוציות כי אני רוצה לומר הכול בהסתייגות עד שנשמע את כל הדוברים, זו הבמה. שמענו שחברת שברון, שהיא היום גם הבעלים של נובל, כאשר נובל היא הגורם היחיד שיודע להוציא את הגז, או שמוציא את הגז מן הקרקע ומזרים אותו. ביחד עם דלק. אנחנו חושבים שיש זכות וטו והם מימשו אותה, או איימו לממש אותה, עוד נשמע. מעבר לכך שאנחנו מחוקקים, אנחנו כאזרחים שמחים על כל עסקה טובה וזולה שתעשה חברת החשמל, ובלבד שזה יוזיל את מחיר החשמל לצרכן, אנחנו משוועים לכך כבר זמן רב, ויגדיל את הכנסות חברת החשמל. כשאנחנו שומעים על מהלך כזה שהוא אנטי תחרותי, כביכול יש למישהו אצבע על השלטר, הרי אנחנו באמצע תהליך של רפורמה בחברת החשמל, שפעם היינו קוראים לה "אצבע על השלטר", ואנחנו מובילים לכיוון שהייצור וההולכה יופרדו, שתהיה תחרות בתחום הזה. לכן זה הדליק נורה אדומה אצל כולנו. הנה אני אומר לכם, לא תשמעו את זה מהרבה פוליטיקאים כי פוליטיקאי בדי-אן-אי שלו יודע הכול, מבין הכול, ולהערכתי גם יש פה חלק נסתר על הנגלה שאנחנו מצפים לשמוע כאן. ההערכה שלי היא שיש זרמים תת-קרקעיים, ויכוחים בין שותפים, מניפולציות עסקיות. זו הבמה, אנחנו רוצים לשמוע על זה, אך ורק על מנת בסוף לעודד תחרות בתחום הגז. לא נסתר בעיני אף אחד הוויכוח הציבורי הגדול והחזק שהיה בכנסת ובחברה הישראלית בכלל על כל סוגיית הגז ועל ההסכמים שהמדינה עשתה עם דלק, עם נובל, עם כל מי שהיה אז. שרים התפטרו, או השילו מעליהם את אחריותם והעבירו אותה לשרים אחרים. והנה אנחנו מגיעים לצומת דרכים, שאנחנו מרגישים כאילו יש מישהו שיש לו כוח לשים ברקס, קונטרול על התחרות. אמרתי הרבה דברים סתומים, חלקם ברמז, חלקם אולי אפילו גובלים באי דיוקים. המטרה היא לשים את הדברים במרכז השולחן. לפני שנפתח את הדיון אני רוצה לשמוע את מיכל הלפרין, הממונה על רשות התחרות, שתיתן לנו סקירה מן הצד שלה, מן הצד של רשות התחרות, על הסוגיה הזאת בתחום הגז. לאחר מכן נשמע את האורחים שלנו, גם אלה שנמצאים באולם הוועדה וגם אלה שיצטרפו בזום, ואני מאמין שהם רבים.

רק תאמרי לנו קודם: כמה זמן תצטרכי לסקירה? אצטרך שבע דקות בערך. קודם כול, תודה רבה לך, יושב-ראש הוועדה, גם שיזמת את הדיון הזה, הנושא חשוב מאוד, וגם שהזמנת אותי באופן ספציפי להסביר את מצב הדברים. אתחיל בכמה מילים על הרקע ומיד אגלוש לאירועים של השבועות האחרונים. קודם כול' צריך להבין, שוק הגז במדינת ישראל נשלט בשנים האחרונות על ידי תמר ולווייתן, ובאופן ספציפי על ידי שתי המחזיקות העיקריות בהם,

אני לא רוצה להיכנס כאן לכל הגלגולים של הטיפול הממשלתי בשוק הגז הטבעי ולכל הגלגולים שעבר מתווה הגז. רק אציין כמה שורות תחתונות. במסגרת מתווה הגז דלק ונובל נדרשו למכור את ההחזקות שלהם בשדות כריש ותנין, שהם שדות קטנים יחסית. הם עשו את זה, הם עמדו בהתחייבות שלהם ומכרו את כריש ותנין לאנרג'יאן, שאכן הביאה תחרות למשק, הורידה מחירים. המחירים שבהם היא מכרה את הגז שלה נמוכים יותר מן המחירים שבהם התקשרה תמר עם חברת החשמל. חברת אנרג'יאן התקשרה גם בחוזים משמעותיים מאוד עם כי"ל ולאחרונה גם נודע לנו שהיא התקשרה עם תחנת הכוח ברמת חובב שנמכרה על ידי חברת החשמל לידיים פרטיות, כך שהיא הביאה מידה מסוימת של תחרות. במסגרת מתווה הגז דלק ונובל היו אמורות לרדת גם בהחזקות שלהן בתמר. דלק נדרשה עד סוף דצמבר 2021 למכור את מלוא החזקותיה בתמר, ונובל נדרשה להקטין את החזקותיה ולמכור את כל ההחזקות שלה שהן מעבר ל-25% לגורם שאינו קשור, שוב עד דצמבר 2021. ברגע שנובל יורדת ל-25%, בהתאם למתווה הגז היא מאבדת גם את זכות הווטו שלה בתמר. המטרה של ההוראות האלה הייתה לייצר תחרות בין תמר ובין לווייתן. בינתיים לווייתן התחילה לספק למשק הישראלי גז גם למשק הישראלי, גם למשק המצרי, גם למשק הירדני החל מדצמבר 2019 והתחזית כרגע היא שבחצי השני של 2021 גם אנרג'יאן תתחיל לספק גז למשק הישראלי בהתאם לחוזים שבהם היא התקשרה. רק אזכיר בשורה תחתונה, שבמסגרת מתווה הגז גם הוגבלו הסמכויות של רשות התחרות, אז בשעתו רשות ההגבלים העסקיים, ונקבע שכל עוד דלק ונובל עומדות במתווה הגז יצומצמו מאוד הסמכויות של רשות התחרות כלפיהן. לאחרונה, גם בעקבות הירידה של מחירי הגז בעולם, גם בעקבות כניסתה של אנרג'יאן לשוק וגם בעקבות הירידה בהחזקות של דלק ונובל בתמר, התחלנו לראות ניצנים של תחרות בשוק הגז הטבעי בישראל. אחד הסימנים הברורים ביותר שמתפתחת תחרות בשוק הגז הטבעי זה בדיוק כל אותם ריבים שאנחנו רואים שצצים כרגע, גם בין שותפות תמר לבין עצמן וגם בין חברת החשמל לבין דלק ונובל. אלה סימנים ברורים של תחרות. כשכורתים עצים עפים שבבים, זה ברור. כל עוד לא הייתה תחרות וכל עוד הייתה רק תמר כספקית גז היה מאוד נחמד לכל שותפות הגז לחיות בשלווה ובהרמוניה, כולן נהנו לגבות מחברת החשמל מחירים גבוהים מאוד עבור הגז, מחירים שאותם כולנו, הצרכנים, שילמנו דרך חשבונות החשמל שלנו. כל שותפות תמר נהנו מזה, כולל השותפות שמגיעות היום לרשות התחרות להתלונן כנגד דלק ונובל, כולן נהנו מן המחירים הגבוהים. עכשיו מתחילה תחרות והספינה מתחילה להיטלטל. תמר מתחילה לאבד חוזים לטובת לווייתן וכשתמר מרגישה שהקרקע נשמטת מתחת רגליה הסכינים נשלפות ואנחנו מתחילים לראות את כל הוויכוחים צצים מעל פני השטח. חשוב לי להדגיש שתחרות היא לא דבר יפה, היא לא דבר אלגנטי. תחרות היא אכזרית, תחרות היא מפתיעה, תחרות היא לפעמים תכסיסנית, אבל הכי חשוב שכרגע היא פועלת מאוד לטובת הצרכן הישראלי. המשק הישראלי פה מרוויח מחירים הולכים ויורדים במחירי הגז הטבעי. כך שמכל הריבים האלה בסופו של דבר הצרכן הישראלי, לפחות כך נראה, יוצא מורווח. אדגים את זה. ההסכם שנכרת בין תמר לבין חברת החשמל בשנת 2012 נושא בחובו מחירים של בערך 6.3 דולרים ליחידת חום. כשלווייתן נכנסה לשוק חברת החשמל יצאה במכרז לרכישת כמות גז נוספת והשיגה לעצמה כמויות גז במחירים הרבה יותר זולים מאשר 6.3 דולרים ליחידת חום.

לא אגיד כי אני לא בטוחה שאני צודקת. 4.79 דולרים ליחידת חום. המחירים ירדו באופן משמעותי. זה עדיין יקר לעומת מה שקורה בעולם. מה המחיר הריאלי בעולם? קשה מאוד לדבר על מחיר ריאלי בעולם. זה נורא קשור להיצע וביקוש. זה לא רלוונטי כי מדובר על ספקים. הגז הוא שלנו. למה אתה משווה, לאנגליה? חברים, הרי אמרתי שפוליטיקאים יודעים הכול. אני שואל מה המחיר הריאלי בעולם. תנו לה לסקור. בואו נישאר כפי שאנחנו נוהגים. שאלות בסוף.

אין מחיר גז עולמי, אין בורסה של גז טבעי. אבל בוודאות אנחנו רוצים שהמחירים ירדו, וכל ירידה היא בהחלט לברכה. בשבוע הראשון של אוקטובר התבשרנו שחברת החשמל הגיעה להסכם עם חלק משותפות תמר, שמוריד את המחיר אפילו יותר מאשר המחירים של לווייתן.

מכיוון שהמחירים לא פורסמו בפומבי אני לא מרגישה שאני יכולה לומר אותם פה אבל כן אגיד--- מה זאת אומרת "עם חלק משותפות תמר"? לא הכנת שיעורי בית? הכנתי. לא ראית את הסרטון של מתן כהנא עם ההרכב של השותפויות? אני לא רואה סרטונים של מתן כהנא. הוא ביקש ממני להפיץ אך מאחר ואני לא מפיץ סרטונים לא הפצתי. אתה כנראה לא מעודכן. מתן כהנא בימינה הוא לא מהקבוצה של סמוטריץ' אז אתה יכול לראות סרטון שלו. שלחתי סרטון של ארבע דקות שמסביר את כל העניין. מתן, אתה יכול לשלוח לי? יש קבוצה של חברי ועדת הכלכלה. שלח את זה לעידית חנוכה, היא תשלח להם. לשאלה שנשאלתי: תמר מוחזקת היום ב-47% על ידי דלק ונובל 25% נובל והיתרה דלק ו-53% על ידי שאר שותפות תמר: ישראמקו, דלק פטרוליום, אוורסט,

ההסכם שחברת החשמל הגיעה אליו בתחילת אוקטובר הוא הסכם עם המחזיקות ב-53% מתמר, שנושא בחובו אפילו מחירים נמוכים יותר, שלא אגיד אותם, אבל כן אגיד שהם נושאים בתוכם הנחה של עשרות מיליונים בחודש ויש לזה משמעות ברמת חשבונות החשמל שבסופו של דבר כולנו משלמים אותם. מאחר וציינת החזקות של תמר, ואולי גם לווייתן - - - בלווייתן דלק ונובל מחזיקות 85% וקיימת שותפה נוספת, רציו, שמחזיקה את יתרת ההחזקות. דבר נוסף שקרה, לדרישת רשות התחרות דלק הודיעה בשבוע שעבר שהיא מוותרת על זכות הווטו שלה בתמר, היא לא תטיל שום זכות וטו על שום עסקה בתמר והיא גם לא תדרוש לעצמה פיצוי משותפות תמר, בהנחה שההסכם שאליו מגיעות שותפות תמר הוא נמוך יותר ממה שהיא קיוותה להשיג. גם על הזכות הזאת היא ויתרה לדרישתה של רשות התחרות. אלה כולם סימנים של תחרות שממשמשת ובאה. אני חושבת שבתקופה הקרובה אנחנו צפויים לראות יותר תחרות. אנרג'יאן תיכנס לשוק, אנחנו נראה התפתחות בין לווייתן לבין תמר ואני צופה שאנחנו נראה את המגמה הזאת הולכת וגוברת. ספציפית לגבי ההסכם שעליו דיברנו, ההסכם שבו התקשרה חברת החשמל עם שותפות תמר שאינן דלק ונובל ההסכם שחתמה חברת החשמל בתחילת החודש יש לו משמעות דרמטית למשק הישראלי. פעם ראשונה שותפות תמר לא הלכו ביחד. פעם ראשונה קמו 53% משותפות תמר ואמרו: אנחנו לא רוצות ללכת עם דלק ונובל, אנחנו רוצות למכור את הגז שלנו בנפרד ואנחנו לא עושות את ההסכם במשותף עם דלק ונובל. זה דרמה, מכיוון שפעם ראשונה אנחנו רואים בתוך השותפות של תמר שנוצרת תחרות בינן לבין עצמן. לכן ההסכם הזה הוא פרו-תחרותי, הוא הסכם שמבחינתנו רצוי. כמובן שההסכם הזה הצית שלל ויכוחים. הם ביקשו שיווק נפרד? הם ביקשו למכור את חלקם בגז, הם ביקשו את חלקם בתמר למכור לחברת החשמל במחירים שאותם השיגו עם חברת החשמל. הם לא ביקשו ללכת למנגנון של שיווק נפרד פרט לחברת החשמל. הם עדיין נשארו בתוך הקונגלומרט הזה.

שאלתי שאלה ברורה. אתה שואל שאלה מורכבת. בימים אלה היא נתונה לדיאלוג בין נובל ודלק לבין שותפות תמר. זו אחת הטענות המרכזיות של נובל ודלק. זאת אחת הסוגיות המרכזיות. לכן שאלתי את השאלה, גברתי, כי ידעתי. חוקית מותר להם לעשות את זה, למכור בנפרד, מבחינת ההסכמים?

גם שאלה של כמויות. אני עדיין דבק בדרכי העבודה של ועדת הכלכלה. היא תסיים את הסקירה ואז נפתח את הדיון ונשמע שאלות. יש הרבה חברי כנסת וכל אחד רוצה לשאול שאלות. חלקם ממושמעים. לא ניתן פרס לאלה שצועקים. השאלה של הכמויות חשובה פה. כמו שהמורה בכיתה אומר: אם תשמעו עד הסוף חלק מן השאלות ייפתר, אז תנו לה. בכל מקרה, אני אהיה פה כדי לענות עד אחרונת השאלות, מה שאני יכולה לענות. ברור שההסכם הזה הצית כמובן ויכוח בין שותפות תמר לבין עצמן ובין נובל ודלק לבין חברת החשמל. אני רוצה להדגיש, הוויכוח הזה כולל הרבה מאוד טענות חוזיות, שלנו ברשות התחרות אין כוונה להכריע בהן. הצדדים אחראים לפתור את הבעיות החוזיות שלהם בינם לבין עצמם. לנו היה חשוב שהגז מתמר ימשיך לזרום. זה לא אומר שברגע שהגז מתמר זורם אנחנו מפסיקים את הטיפול שלנו, ההיפך הגמור. מאז חול המועד סוכות, כשנודע על ההסכם הזה והתחילו להישמע תלונות לגביו, אנחנו מטפלים באירועים האלה ברמה יום-יומית. הם נמצאים בבדיקה יום-יומית. גם חברת החשמל, גם שותפות תמר, גם דלק ונובל נמצאים איתנו במגעים יום-יומיים. הם קיבלו דרישות נתונים, הם נדרשים להמציא לנו מסמכים בימים אלה ממש ואנחנו נרד לעומק העניין הזה ונוודא שאין פה הפרה של חוק התחרות. לאן אני רוצה להוביל את העניין הזה? כפי שאמרתי, ההסכם של חברת החשמל עם שותפות תמר הוא הסכם חשוב, גם בגלל שהם מביאים מחירים נמוכים של גז, וזה לרווחת חברת החשמל, המשק הישראלי וכולנו דרך חשבונות החשמל שלנו, וגם מכיוון שלראשונה הוא פותח תחרות בין שותפות תמר לבין עצמן, משהו שלפני חמש שנים לא חלמנו שיקרה. אנחנו רוצים מאוד שחברת החשמל תוכל לנצל את ההזדמנות וליהנות מן הפירות של התחרות שמבשילה. יש לנו אחריות מוחלטת לוודא שנובל ודלק לא ינצלו את המעמד שלהן לרעה ולא יהפכו את חברת החשמל לקורבן תוך הפרה של חוק התחרות. אנחנו חושבים שחברת החשמל עושה טוב מאוד כשהיא מנצלת את ההזדמנות הזאת ודואגת להספקה זולה יותר של גז ואנחנו עומדים לצדה בעניין הזה. משק הגז בישראל הולך לקראת תחרות. אני חושבת שאנחנו נראה את התחרות הזאת מצד אנרג'יאן, אני חושבת שאנחנו נראה את התחרות הזאת מצד לווייתן ואנחנו נראה את התחרות הזאת גם מצד שותפות תמר. בסופו של דבר, מעבר לכל המהומות והאבק שעולה עכשיו, אנחנו רואים בחודשים האחרונים התפתחות חיובית וחשובה. יש לי שאלה לפני שנפתח את הדיון: מה הביא את המדינה לאפשר הסכם על תעריף גז גבוה? מה היה הרציונל לאשר הסכם חוזי שנקבע בו תעריף רכישה גבוה? ההסכם שנכרת בשנת 2012 בין חברת החשמל לבין תמר נכרת בתנאי שוק אחרים לגמרי. הייתה ספקית גז אחת בישראל באותה תקופה, הייתה תמר. לא ליוויתי אז. אני חושבת שנציגי רשות החשמל שנמצאים פה בוודאי יוכלו לפרט טוב יותר. צריך להבין שהתנאים שהיו אז במשק לא דומים לתנאים שאנחנו רואים היום. ראש רשות החשמל, אתה רוצה להשלים קצת? תודה רבה. אני ממלא מקום יושב-ראש רשות החשמל. בסך הכול אני מסכים עם הרבה דברים שמיכל הלפרין פירטה. בסך הכול ההתפתחויות בשבועות האחרונים חיוביות מאוד. אנחנו רואים שני תהליכים שמשפיעים מאוד האחד על השני. האחד הוא תחרות בשוק הגז והשני הוא תחרות במקטע הייצור במשק החשמל. בהמשך לרפורמה חברת החשמל מאבדת נתח שוק משמעותי והיא מבינה היום שאם לא יהיה לה מחיר גז אטרקטיבי היא פשוט לא תעבוד. התחרות הזאת במקטע הייצור יוצרת גם לחץ כלפי מעלה וגורמת לחברת החשמל אנחנו מברכים על כך להילחם מול ספקיות הגז ולהשיג מחיר אטרקטיבי. כלומר אתם תומכים במהלך של חברת החשמל. בוודאי ובוודאי. מעבר לתמיכה יש לכם עמדה על הסוגיה שנמצאת במחלוקת? אנחנו כמובן תומכים בכך שהשותפים של תמר יוכלו למכור במחיר המוזל לחברת החשמל. לנו כרשות החשמל אין כל כך סמכות בעניין הזה, אין לנו סמכויות מול חברות הגז, מול המאגרים. הייתי מצפה שרשות ממסדית, כאשר יהיה ויכוח תהיה מעורבת, מבחינת הוויכוח המשפטי. אנחנו מעורבים ואנחנו פועלים גם ביחד עם משרד האנרגיה. כמובן שאנחנו תומכים, מיותר לציין. אנחנו תומכים בכל מהלך שיוריד את העלות. גם אם המשמעות של זה היא אי עמידה בהסכמים וויתור על מכרזים שהתבצעו כדין, ושאחר כך גם עמדו במבחן של בית המשפט המחוזי והעליון? ברור שכן. באפריל 2019 היה מכרז שזכו בו שותפות לווייתן. אתה הצלחת לבלבל אותי. אני נכנס לחנות והוא רוצה למכור לי משהו בחצי מחיר. בא אליו פקח ואומר לו: אסור לך. אז אני עכשיו לצד הפקח?

אני ראיתי את הגישה. הרי באים אנשי נובל, שברון היום, ובצדק אומרים: יש לי זכות וטו על פי החוזה. הסוגיה הזאת נמצאת במחלוקת, האם כן עומדת להם זכות הווטו או לא עומדת להם זכות הווטו, ואת זה מתן כהנא מחדד. אם זה הסכם, ואני מאמין שרוב מי שיושב פה מסביב לשולחן הוא בעד לכבד הסכמים, אלא אם כן - - - ממש לא. אני לא מדבר על המקרה הזה. חוץ מכחול לבן. בגדול, מקיימים הסכמים, אלא אם כן נוצר פה מצב בלתי צפוי, שעובר את כל כללי המשחק. השאלה אם זה המצב. אני לא מכיר עד הסוף את ההסכמים בין חברות עסקיות. אנחנו מצפים מחברת החשמל להשיג את המחיר הטוב ביותר ולהתנהל קדימה. מנכ"ל ויושב-ראש חברת החשמל נמצאים איתנו בזום. צוהריים טובים, כבוד יושב-ראש הוועדה. אני יושב-ראש חברת החשמל. שלום לכולם. ברשותכם, אני מבקש קודם כול לענות על השאלה ששאל יושב-ראש הוועדה לגבי הסכם 2012. כשהסכם 2012 נחתם במדינת ישראל היה משבר גז מטורף, מאגר ים תטיס התרוקן, הגז המצרי עלה בלהבות וכל תחנות הכוח שאמורות היו לעבוד על גז עברו לעבוד בסולר ובמזוט. מדינת ישראל שילמה מרגע שמאגר ים תטיס הפסיק לעבוד והגז המצרי לא הצליח להגיע בערך מיליארד שקל עודפים בכל חודש. מפברואר 2011 ועד 31 במרץ 2013, אני אומר את זה באופן כללי, סדר גודל של כ-16 מיליארד שקלים עודף שילמה מדינת ישראל. אני הייתי בישיבת ממשלה שבה ראש הממשלה אמר: אלוהים ישמור, אפשר היה לטפל בכל בעיות הביטחון של מדינת ישראל עם הכסף הזה. ברקע הזה ניהלנו משא ומתן עם שותפות תמר, מונופול מאוד מאוד חזק, וחתמנו על הסכם שבאותם ימים אני קורא לו, כבוד יושב-ראש הוועדה, הצלת הנפשות של משק האנרגיה של מדינת ישראל. בדיעבד הוא הסתבר כהסכם יקר.

החמישה דולרים ששילמנו כשחתמנו על ההסכם הזה היה מקובל, אפילו על הרף הנמוך של כל עסקאות הגז בכל העולם למעט ארצות הברית, וכל יודעי הדבר יגידו את זה. התנתקנו מן הנפט. אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים. בסופו של דבר מתכונת ההצמדה גרמה לכך שההסכם הזה נהיה יותר ויותר יקר, אבל הוא הצליח להביא לפיתוח מאגר תמר בזמן שיא, זה הדבר הגדול. בלי ההסכם הזה לא היינו מדברים היום על גז טבעי. לכן אני עומד מאחורי ההסכם הזה ואני גאה בו. אבל עברו כמה שנים ומשרד האנרגיה לשמחתי אישר את מתווה הגז. התחילו לפתח את לווייתן ולווייתן עכשיו הוא מאגר שמזרים גז. עכשיו יש גם פיתוח של מאגרי כריש ותנין. ההסכם שלנו עם תמר הוא ל-15 שנים ואנחנו נמצאים היום במצב שאנחנו יכולים, צריכים וחייבים להוריד את המחיר שלו. איך אנחנו עושים את זה? באמצעות משא ומתן. אנחנו מקטינים את הכמות שאנחנו צורכים מתמר לא ניכנס לפרטים אלא אם כן תבקש ממני ועל כל כמות שמשתחררת אנחנו עושים מכרז עם תמר, עם לווייתן, ובעתיד נעשה גם עם כריש ותנין. עשינו עסקה אחת עם לווייתן. ניסינו לעשות עסקה עם המיעוט של תמר ולא הצלחנו. עשינו עסקה עם לווייתן והורדנו באופן יחסית גבוה, למחירים בנמוכים ביותר, 4.79. ולאחרונה למעשה גיבשנו הסכם עם הרוב של תמר, 53% מתמר, שזה שלושה גופים, וההסכם הזה מדבר על מחירים נמוכים מאוד, שמתחילים ב-4.4 ויכולים להגיע גם ל-3.7, תלוי בכמויות. אין ספק שמדובר על העסקה הכי טובה שניתן להעלות על הדעת בנסיבות הקיימות במדינת ישראל. אנחנו עומדים מאחורי ההסכם הזה. אנחנו חושבים שהוא עומד בכל הקריטריונים. יש לנו חובה גדולה מאוד, כבוד היושב-ראש, להגיע למצב שאנחנו מורידים את מחירי הגז. זה אינטרס עסקי שלנו, ויותר מכך זה האינטרס הציבורי שלנו כספק שירות חיוני, בטח בתקופה הזאת של משבר הקורונה. אנחנו פנינו לממונה על רשות התחרות, גברת מיכל הלפרין שדיברה קודם. אנחנו חושבים שמיכל הלפרין צריכה לקבל החלטה, וככל שהיא תקבל החלטה מהר יותר כן ייטב. פנינו כבר לפני כשבועיים ועוד לא קיבלנו החלטה. במקביל אנחנו מקיימים שיחות עם דלק ונובל. לצערנו הרב ההצעות שהתקבלו בינתיים לא קבילות עלינו, הן לא עומדות לפי דעתי בקריטריונים שיכולים להגיע לאיזשהן הבנות והסכמות. יש לנו עדיפות מלאה להגיע לפתרון של הנושא הזה באמצעות הסכמות עם הצדדים אבל אני חושב שיש כאן לא רק ניצנים של תחרות. חברת החשמל, לכאורה המונופול הגדול של מדינת ישראל, היא זו שהביאה לתחרות אמיתית במשק האנרגיה במדינת ישראל, פעם ראשונה. אני גאה על זה ואני גם חושב שיהיו לזה תוצאות גדולות מאוד. אני חושב שיש לנו את כל הקרדיט להגיע למצב שבו אנחנו מגיעים לעסקה שהיא זולה. לפי דעתי יש פה שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שנובל ודלק יצטרפו לעסקה הזה. אני חושב שהיא לא כל כך רעה. אפשרות

שתהיה פעם ראשונה בהיסטוריה מכירה בנפרד, כפי שאמרה הממונה

אחת משתי האפשרויות האלה יכולה להביא לנו את העסקה הזאת.

נחכה להחלטה של הממונה על התחרות. אם לא, אולי לא תהיה לנו ברירה אלא לפנות לבית המשפט. אני מקווה שלא נגיע לזה. זה המצב. במצב הנוכחי נובל מימשה את האיום שלה? נובל לא מימשה את האיום שלה אבל היא פעלה כמי שמתפעל את המאגר. בסופו של דבר בעקבות מה שנובל ענתה לנו לא הייתה לנו ברירה אלא לרכוש מלווייתן ולא מתמר. אז זה איום. באיזה מחירים רכשתם מלווייתן? אמרתי בדיוק את מה שקרה. רכשנו במחיר ההסכם של לווייתן, זאת אומרת במחיר של 4.79 דולרים.

זו טרפה וזו נבלה. אז כן מימשו את האיום שלהם. מה היה האיום, אדוני היושב-ראש?

בסופו של דבר בתוצאה אנחנו את הגז רכשנו לא במחיר הנמוך מן ההסכם החדש עם תמר אלא מן ההסכם הפחות נמוך של העסקה עם לווייתן. אם אתם רואים בזה איום, האיום הזה מומש. אם מישהו חושב אי-פעם שאפשר לעשות תחרות בתנאים האלה, שהמפעיל היחיד של ההזרמה הוא נובל אנרג'י,

בעלת אינטרסים צולבים בשניהם

אני רוצה להגיד עוד משהו, כבודו. אנחנו משוכנעים שמבחינה משפטית העסקה שעשינו עם 53% מתמר איננה מפרה את עסקת לווייתן. אנחנו עומדים על אדנים יציבים מאוד. לא רק שאנחנו משוכנעים שאנחנו לא מפרים את עסקת לווייתן, אנחנו משוכנעים שאם לא היינו עושים את העסקה הזאת ולא היינו מוציאים אותה אל הפועל, עם 53% מתמר, אז היינו אולי חשופים למצב שבו אנחנו לא פועלים על פי מה שמצופה מאיתנו כספק שירות חיוני במדינת ישראל. הוא יכול להסביר במשפט איך הוא לא - - - אתה רוצה שהוא יחשוף עכשיו את הכול? אבל יהיה דיון משפטי. אדוני היושב-ראש, באתי לדיון הזה מוכן יחסית. אני רוצה להבין. אין לי דעה, אני רוצה לשמוע. איך הוא לא מפר את החוזה עם לווייתן? יפתח רון-טל, לו יצויר שהיית מצליח לקיים את העסקה הזולה, מה כפועל יוצא תהיה ההוזלה לצרכנים בחשמל? פחות או יותר 20% ממחיר הגז למשך שנה של עסקה, אנחנו מדברים על סדר גודל חיסכון של 50 מיליון דולר. לצרכן הפרטי, באחוזים, מה ההוזלה?

פחות מאחוז.

רשות החשמל, אתה יודע לענות? בכמות הגז שמעבר לחוזה הבסיסי עם תמר, כל 10% הנחה במחיר בעלות הגז מתורגמת בערך ל-1% הנחה בתעריף החשמל. אנחנו לא מזלזלים בזה. טוב לדעת. אלה דברים שצריך לומר בחלל החדר. אם לא נשאל אותם גם הפרוטוקול לא יידע, לכן צריך לשאול אותם. - - - ברור לכולנו שהצעד הבא יהיה שלווייתן יוריד בעוד 5%, הרי זה מה שיקרה. רבותי, מתבקש, מאחר והציר המרכזי של מה שנשמע פה זה הצד השני, כלומר נובל, נציג של נובל נמצא איתנו בזום? בנימין זומר נמצא איתנו?

קידוחים. אני רואה כאן גם את החברים משברון-נובל אז הם בטח יציגו את הזווית שלהם.

ממש בקצרה אציג את ההתייחסות שלנו. צריך להבין, קודם כול אתנצל שהמנכ"ל שלנו, יוסי אבו, לא יכול להשתתף בדיון, הוא